אנחנו מתחילים ישיבה בהסכמות בין קואליציה לאופוזיציה, בקידום חקיקה, כפי שעשינו במרתון דיונים בימים האחרונים וכנראה עוד נעשה מה שאפשר ומה שניתן. לא כל החוקים מגיעים לרמת בשלות גבוהה לקריאה שנייה ושלישית, אבל ההסכמות מאפשרות להם לקבל מעמד של קריאה ראשונה ובקריאה השנייה והשלישית יעברו עדכון והתאמות ויהיו חוקים טובים יותר ונכונים יותר. גם בחוק הזה יש הסכמות עם הממשלה לתקן כמה תיקונים. אקריא את מציעי החוק, אנחנו ממזגים פה שני חוקים. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (ריבית פיגורים בשל אי תשלום קנס על עבירת חניה), התשפ"ב-2021, של חבר הכנסת אוסאמה סעדי וחבר הכנסת אחמד טיבי. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (ריבית פיגורים בגין אי תשלום קנס של עבירת חניה), התשפ"א-2021, של חבר הכנסת ישראל אייכלר, חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, משה אבוטבול, חוה אתי עטייה, אוסאמה סעדי ועופר כסיף. אוסאמה סעדי, יש לך פיצול אישיות? אתה בין שני חוקים. אתה לא יודע על איזה חוקים איפה העוזרים של אוסאמה? אתם מחתימים אותו על שני חוקים במקביל. אז אנחנו קודם כל נצביע על מיזוג החוקים האלה לחוק אחד. מי בעד? אני בעד. מי נגד? אין מתנגדים, אין נמנעים, החוקים מתמזגים לחוק אחד.

אין אושר נא להקריא את לשון החוק, בבקשה. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (ריבית פיגורים בגין אי תשלום קנס על עבירת חניה), התשפ"א-2021 כמובן שנתקן את השנה. הוספת סעיף 78א 1. בפקודת התעבורה, אחרי סעיף 78 יבוא" "אי תשלום קנס בגין עבירת חניה 78א. נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 (בסעיף זה חוק סדר הדין הפלילי), בשל עבירת תעבורה לפי סעיף 77(א)(2), תימסר לו התראה בכתב בדבר הקנס,

בחלוף 60 ימים מיום המצאת הודעת תשלום הקנס. נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס והוא לא שילם אותו ולא פעל בהתאם לפסקאות (1) או (2) שבסעיף 229(א) לחוק סדר הדין הפלילי, תיווסף על הקנס תוספת פיגור כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובלבד שבמקום "חמישים אחוזים" יבוא "15 אחוזים", והוראות הסיפה של סעיף 229(ב) לחוק סדר הדין הפלילי יחולו על גביית הקנס."

נא להסביר את המהות בתמצית של החוק. יש פה נציגים מהממשלה שמכירים את החוק? תסבירו בכמה משפטים. אולי אני אסביר את החוק. בבקשה, ישראל, אתם גם יכולים. אני חושב שהחוק הזה הוא הוכחה לכך שחברי הכנסת והכנסת לא עוסקים רק בעניינים ברומו של עולם ולא רק באינטרסים, אלא גם לאזרח. אני חושב שהחוקים האלה, שהם נראים קטנים, נוגעים לכל אזרח ואזרח. ריבית פיגורים של עבירת חניה היא דבר שמציק להרבה הרבה אנשים. אני אביא דוגמה מה הביא אותי לחוקק את החוק הזה. מדובר בנכה שחשב לתומו שבגלל שיש לו כרטיס נכה מותר לו לעמוד במקום שהיה צריך להיות באדום לבן. מה שקרה זה שהיה מישהו שהפריע לו והגיע פקח וצילם ונתן לו דוח. למחרת או אחרי שבוע הוא עוד פעם עמד שם כי הוא חשב שזו טעות של הפקח, כי מותר לו. אז פקח שוב נתן לו ובפעם השלישית הוא ניגש אליו ואמר לו: תגיד לי,

אז הוא אומר: כי אסור לך לעמוד פה, למה? כי אתה מפריע לתנועה כי כשמישהו עוקף אותך הוא צריך לעבור בקיצור זה היה משהו שהוא לא הבין והקנסות עלו ועלו ועלו והוא הגיע למצבים בלתי אפשריים. לכן אני אומר גם כשצריך לתת קנס וגם כשצריך לתת זירוז לאנשים לשלם את הקנס לא צריך לעשות את זה באופן כמו שהיום, 60 ימים זה מעט זמן יחסית לדוחות חניה, ומיד זה 50%. בשום בנק לא עושים ריבית כל כך גבוהה, אפילו בשוק האפור לא נותנים כאלה ריביות. לכן ביקשנו להוריד את זה ל-15, אוסאמה הציע גם ל-20. אנחנו ישבנו עם האוצר, ואני רוצה לציין את השר חמד עמאר, שהיה עם לב פתוח והוא נכנס לעניין, וידידיה ממשרד האוצר, ישבנו ועכשיו ידידיה צריך להגיד מה עמדת משרד האוצר בעניין. אם אני יכולה רק לשאול שאלה, כרגע זה לא ברור, העבירות שאתה מתייחס אליהן הן עבירות שנוגעות להסדר חניה כלומר כחול לבן או גם עבירות של העמדת רכב במקום אסור, נגיד עבירות של אדום לבן? אני מבין שמדובר פה על כל קנס של כל עבירת חניה, כי מדובר פה בתוספת פיגור בשיעור של 50% שיש היום. את זה אנחנו רוצים להוריד. למה את שואלת, כי יש אפשרות שזה לא כל הקנסות?

לא, דבר ראשון רציתי להבין מה הייתה כוונתך.

גם חניה וגם עבירות שהן חניה. כל עבירות החניה. אנחנו יודעים את המצוקה היום של החניה, אנחנו יודעים את המצוקה של הפקקים, אני לא רוצה להרחיב ולהאריך. חבל על הזמן, חברים, הזמן קצר. אני רק רוצה להוסיף, אדוני היושב ראש, על מה שאמר חברי אייכלר, שבאמת אני חושב שרוב ההצעות של חברי הכנסת לא מתעסקים בדברים שהם במרומים, אלא בדברים שהם של דיומא, עניינים שנוגעים לאזרח הקטן, לבעל המוגבלות, לשכבות החלשות, ולכן זה אחד מהחוקים, המשך של סדרה של חוקים שאנחנו מובילים על מנת להקל על האזרח הקטן ואני חושב שמדובר בהצעת חוק סבירה, הגיונית. אני מזכיר לך, אדוני היושב ראש, שבשבוע שעבר אנחנו גם דיברנו על העניין הזה של ריבית פיגורים, בחוק אחר, ששם גם אמרת ש-50% זה יותר מדי ואפילו הצעת אחרי זה כל שבוע 5% והצעת הצעות, וגם בוועדת חוקה אנחנו דנים עכשיו בהצעת חוק ממשלתית שגם יש לי הצעת חוק שהוצמדה גם בעניין ריבית פיגורים שצריך להוריד את זה, לא רק על דוחות חניה. אני חושב שמדובר בריבית שהיא ריבית גבוהה מאוד, ריבית רצחנית שאין לה אח ורע ואין לזה תקדים ולכן טוב שהממשלה ומשרד האוצר מורידים בכלל את ריביות הפיגורים. אנחנו התחלנו פה צעד קטן בעניין דוחות החניה, אנחנו הצענו 20%, הצענו 15%, בסוף הגענו להסכמה, ואנחנו מחויבים להסכמות האלה, להפחית את זה מ-50% ל-35%. כיוון שאנחנו כבר ביום לפני האחרון אנחנו רוצים לשמור על דין רציפות ולכן גם ליועצת המשפטית, כל השאלות האלה, בין אם זה חל על חניה רגילה או על חניה במקום אסור, כל הדברים האלה, בין ראשונה לשנייה ושלישית אנחנו נדון ונקדם את כל הדברים בהסכמה עם משרד האוצר ועם הממשלה.

אדוני היושב ראש, ואני מודה לך באמת שהואלת לקיים דיון דחוף היום על מנת שנצביע על זה בקריאה ראשונה ולאשר את זה במליאה לפני ההתפזרות של הכנסת. אדוני היושב ראש, עוד משפט בעניין. יש איזה חוסר צדק, לא של אף אחד, במציאות שבה יש אנשים שבשבילם קנסות זה כלום, אדם עשיר שמחנה את רכבו ומקבל קנס,

500 שקל,

אבל יש אנשים שחיים בקושי ולהוסיף להם 50% ריבית זה בנפשם ולכן זה חשוב. אתה צודק, כל שקל היום שיוצא מהכיס של אדם בימים הקשים האלה צריך לנסות לבדוק, ולכן אנחנו מתעסקים גם בכפל עמלות של כספומטים וגם בגובה אגרת פתיחת תיק משכנתא וכל שקל מצטרף לעוד שקל ולמי שהמצב קשה זה עוד יותר משפיע עליו. אביגל, רצית להבהיר משהו? אני חושבת שגם המשטרה תרצה להעיר על זה, אבל ברגע שכוללים את כל סוגי עבירות החניה, גם עבירות חניה של כחול לבן וגם עבירות חניה שהן מסוג מה שהמשטרה קוראת לו מסכן חיים, נגיד עמידה בתחנת אוטובוס וכו', אם זה יחול רק על עיריות, כמו בדברי ההסבר, ייווצר מצב שבו מי שעובר את העבירה, הדין שלו יהיה שונה, כתלות בגוף שאוכף. כלומר מי שעובר ורואה את הרכב חונה באדום לבן, או השוטר, אז הקנס יהיה עם תוספת פיגור של 50%, ואם עבר שם דווקא פקח של רשות עירונית אז תוספת הפיגור תהיה נמוכה יותר. בחוק אין הבדל איפה זה, לא רק עיריות,

כרגע זה מנוסח כ'נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס', כלומר אין הפרדה. בדברי ההסבר אתם מדברים דווקא על - - - מה שצריך לתקן זה את דברי ההסבר, אבל החוק עצמו מתייחס לכולם. בדיוק, החוק עצמו ברור חד משמעית, לכולם. לא, אבל רק אני אסביר, אתם כותבים 'נמסרה לאדם הודעה בשל עבירת תעבורה לפי סעיף 77(א)(2)', סעיף 77 בסדר, אם זו הכוונה, שזה יחול על כולם אפשר - - - זה חל על כולם ותתקנו את הנוסח שזה יופיע ככה. שזה יכלול הכול. נציגת השלטון המקומי, מירה סלומון, בבקשה. שלום,

שלום לוועדה, תודה רבה על רשות הדיבור. אנחנו במרכז השלטון המקומי מאוד מוטרדים מהצעת החוק המבוקשת מאחר שמדובר בעצם במתן תמריץ לאנשים שלא ישלמו את הקנס במועד. ברגע שמפחיתים את ריבית הפיגורים והיא לא מרתיעה מספיק, היא לא מהווה - - - לפי ההסכמות היא תהיה 35%, נראה לי די מרתיע. התייקרות של שליש זה מרתיע. תוך חצי שנה ואחרי זה 50%. לא חייב להיות 50%, זה לא נכתב מהקדוש ברוך הוא. 35% זה נראה לי אפילו יותר מדי, אבל זה מה שהוסכם עם האוצר. האוצר כבר דיבר עם הרשויות המקומיות. את יודעת, מירה, שיש עוולות אמיתיות בשלטון המקומי, אני איתך, אבל הדוח כבר ניתן וצוברים עליו כל זמן קצר עוד 30%, 35%, זה נראה לי מצטבר לסכומים גדולים. אדוני יודע שאנחנו מוטרדים הרבה יותר מהעובדה שמדובר מלכתחילה בסכומים שהם מאוד על הצד הנמוך, גם הקנסות עצמם הם לרוב על הצד הנמוך ואנחנו מאוד מוטרדים מבלגן במרחב הציבורי ומאנשים שמחליטים לעשות דין לעצמם אם אין תמריצים שהם יהיו מאוד מאוד משמעותיים כדי שאנשים בכל זאת ישמרו על הכללים. החוק הזה בא לקריאה ראשונה ואם תרצו להשפיע על התוכן שלו בשנייה ושלישית, אז בבקשה, אבל האמת היא ש - - - אני רוצה לציין שבאו בדברים עם מרכז השלטון המקומי והם דיברו על 40 מיליון שקל שהם יפסידו מהכסף שהם מוציאים מהאזרחים, הם דואגים לכסף יותר מאשר הם דואגים לחניה. בסדר, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני כנציג האזרחים יודע שזו הסיבה שמרכז השלטון המקומי רצה והסכמנו ל - - - לא,

לתת ריבית פיגורים של שליש מהקנס זה דבר רציני, זה לא קל, זה לא מקל. האינטרס שלנו, אני חייבת לומר מאחר שכבר נאמרו דברים, הוא אינטרס אך ורק של הסדרה של המרחב הציבורי. אנחנו בהחלט דואגים מקושי בגבייה ובאכיפה של הגבייה, אבל הדברים מגיעים מהזווית של שמירה על הסדר הציבורי ושל אכיפה כנגד מי שלא משלם במועד. אנחנו בהחלט רשמנו לפנינו את הדברים שנאמרו על כך שיש הסכמה בין מגישי הצעת החוק לבין הממשלה ואנחנו כמובן נגיע, אני מקווה גם פיזית, לדיונים הבאים. אנחנו מתנצלים על זה שנבצר מאיתנו להגיע הפעם. יש עוד זמן לחוק הזה ותדונו באחוזים ובדברים אחרים וביכולת באמת לאכוף את המרחב הציבורי. מה שחשוב לנו עוד מאוד זה לוודא שיש גם את ההסכמה עם הממשלה על השמטת הסעיף הראשון שבהצעת החוק. אני אקריא את ההסכמות הממשלתיות, בהסכמת הצעת המחליטים של ועדת השרים יש שלושה מרכיבים. האחד, ההודעה מתייחסת למשלוח הודעה בדואר רשום תימחק. תתקנו, תמחקו. שיעור ריבית הפיגורים יעמוד על 35%, בהתאם להצעת החוק הפרות תעבורה מנהליות, התשפ"א-2021 של משרד המשפטים. אז יהיה 35%, לעגן את זה בנוסח הסופי. השלישי, המשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת משרד המשפטים, הפנים, ביטחון הפנים והאוצר. שלוש ההסכמות האלה נרשמות בפרוטוקול וגם בנוסח שיובא להצבעה. ואנחנו מאשרים. הם כוללים ומציעי החוק מסכימים ועשו תהליך יפה וסדור של עבודה מול האוצר על החוק הזה. יש לי עוד הערה. אני גם אשמח להוסיף. תוסיף, לפני אביגל. אני רק רוצה לחדד נקודה נוספת. כיום התוספת בגין פיגורים זה 50% פלוס 5% כל שישה חודשים. אנחנו רוצים לוודא שזה 35% פלוס 5% כל שישה חודשים, זאת אומרת שהתוספת של 5% כל שישה חודשים לא נמחקת. מה שסוכם עם האוצר זה מה שיהיה. אם זה מה שסוכם זה מה שיהיה. אתה נציג האוצר, זה מה שסוכם? כן, זה מה שסוכם. לגבי השאלה ששאלת, איזה עבירות חניה, רציתי רק לשאול אם להגדיר את זה קצת יותר מדויק כי כתבנו הגדרה - - - לא נעשה את זה עכשיו, בקריאה שנייה ושלישית תבדקו את הנוסחים ואת התיקונים. יש עבודה מעמיקה על החוק הזה שלא נעשה עכשיו. זה חלק מהמהירות שבה אנחנו פועלים במצב הביניים הזה של פיזור הכנסת, לנקות שולחן ולהשאיר לכנסות הבאות עוד המון עבודה, אבל לפחות שהרעיונות והכיוונים נקבעו ואפשר לתקן ולשנות ולחדד ולהחליף נוסחים. מי בעד הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה?

מי מתנגד? מי נמנע? אין מתנגדים, אין נמנעים. הצבעה בעד, 1 נגד, 0 נמנעים, אין אושר הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (ריבית פיגורים בגין אי תשלום קנס על עבירות חניה), התשפ"א-2021 מאושרת. אני רוצה לברך את כלל מגישי הצעת החוק המקוריים ובהם חבר הכנסת אוסאמה סעדי וחבר הכנסת ישראל אייכלר שנמצאים פה, חבר הכנסת אחמד טיבי, שעבד על החוק הזה היום, אבל נבצר ממנו בשל אירוע משפחתי להיות כאן באישור, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, חבר הכנסת משה אבוטבול, חוה אתי עטייה ועופר כסיף, כולם יבואו על הברכה. נציג משרד הביטחון אמר לי שהוא מבקש להתייחס. הוא בזום. אני לא מבין למה הם לא באים. אדוני, קיבלנו התראה של בערך חצי שעה, בגלל זה לא יכולנו, אבל אני אבקש מנציגת המשטרה להתייחס במקומי, סימונה זילבר.

סימונה.

ערב טוב. אנחנו גם הגענו בהתראה קצרה, אני מתנצלת שאנחנו לא נמצאים בנוכחות. בסדר גמור. ישר ולעניין, סימונה. אנחנו שמענו שהסוגיה שהטרידה אותנו הועלתה גם על ידי היועצת המשפטית של הוועדה, זה נגמר רק במשפט ואני מבינה שהנוסחים ייבדקו - - - אם זה תיקוני נוסח אתם יכולים לתקן ולהביא את זה למליאה מתוקן וטוב, אם זה מהות ושינוי המדיניות זה יתוקן בקריאה שנייה ושלישית. הנוסח שמשפיע על מהות, מאחר שההפניה היא לסעיף בפקודת התעבורה 77(א)(2), שהוא הסעיף שמסמיך רשות מקומית להתקין חוקי עזר להסדיר את כלי הרכב שעומדים בתחומה. אלה החוקים שהפקחים אוכפים מכוחם, אבל הסמכות הזאת מתייחסת להסדרת חניה בדרך איסור או בדרך אחרת, שזה מאוד מאוד רחב, זה עשוי לחול על עבירות רבות מעבר לחניה בכחול לבן, לרבות עבירות בריונות, לרבות למשל חניה בחנייה נכים. השאלה אם זו הייתה הכוונה. אנחנו הצבענו על החוק, אנחנו נרשום את ההערה שלך לפרוטוקול והיא תקבל התייחסות בקריאה שנייה ושלישית. ענת הר אבן, יועצת משפטית, רשות האכיפה והגבייה, גם כן תגידי את דברייך, זה יירשם בפרוטוקול כחלק מהדיון העתידי בקריאה שנייה ושלישית. בבקשה. אז אני גם מתנצלת ובקצרה אני רוצה רק לתקן את הטרמינולוגיה שעשו פה חברי הכנסת. תוספת פיגור זה משהו אחר לחלוטין מאשר ריבית פיגורים. כשאנחנו מדברים בנורמות התנהגותיות ובנורמות פליליות, כשאנחנו רוצים לאכוף על הציבור אז המינוח בחוקים זה תוספת פיגור. תוספת פיגור לא משקפת אלמנטים של ריבית פיגורים ולכן כשמדברים שזה לא זהה לחוקים אחרים זה בכלל לא הכיוון. תוספת הפיגור, המטרה שלה זה לעודד את האזרח לשלם את הקנס, קנס משקף עונש ואנחנו רוצים שאנשים ישלמו את הקנסות כביטוי לכך שהחברה רוצה שנורמות חברתיות ייאכפו. לכן היה חשוב לי לחדד את זה ושיירשם בפרוטוקול. מקובל, ענת, כן. תודה על הערתך. נציג האוצר, נהוג להתייחס לעלות תקציבית לחקיקה. בהתאם להסכמות שהגענו אליהן אין מניעה תקציבית. תודה רבה. אז החוק אושר ואני נועל את הישיבה, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 18:02.